שעה 11:00. אני פותחת את ישיבת הוועדה. שלום לחברי הכנסת, לנציגי הממשלה,

היום אנחנו נדון על שני סעיפים,

כי זה פועל יוצא מתיקונים שהיו,

הגיענו לכל ההסכמות. אין לנו פה משהו דרמטי בכלל.